מכובדיי, אנחנו נמצאים כרגע בדיון להצבעה על הרוויזיות שהוגשו על ידי חבר הכנסת סעדי וחבר הכנסת רוטמן על ההסתייגויות לחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות

דומני שזה לא סוף פסוק ויש מקום לעבודת חשיבה נוספת עד הגעת החוק להצבעה במליאה. גם לשם כך נועדה הרוויזיה. בכל מקרה אנחנו כמובן מצפים מהממשלה, ממשרדי הממשלה ובראשם ממשרד המשפטים יחד עם המשרד לביטחון פנים, לשקוד על מהלך ממשלתי, על הצעת חוק ממשלתית שתאפשר היוועדות חזותית עם שופט לטובת הוצאת צו חיפוש בנסיבות דחופות. הצעות חוק פרטיות תונחנה על שולחן הכנסת בקרוב מאוד ברוח הזו. תודה לכולם. אנחנו בשעה 13:00, כדי לאפשר את החלפת ה-זום וכולי, נתחיל את הנמקת ההסתייגויות ואת ההצבעה על חוק הדיוור הדיגיטלי. תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 13:55.